19 במאי 2020. נאומים בני דקה. הראשון, בכבוד, חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, זו הזדמנות לברך שוב גם את היושב-ראש, בהזדמנות הראשונה שלי במליאה, בברכת הצלחה, עבודה חשובה למדינת ישראל ולבית הזה. אין לי ספק שבתקופתך כבודו של הבית הזה ימשיך להוות, ואף ישתפר, דוגמה לשר הנכנס, שר התיירות.

אני רציתי להעלות נושא חשוב שהוא לא היה קורה,

משבר הקורונה הביא הרבה דברים שלא צפינו ולא חשבנו עליהם. המסעות לפולין

לא על די ההורים, לא על ידי התלמידים, על ידי המדינה,

ואני חושב שטוב שבוטלו.

שמשרד החינוך מתנער מאותם תשלומים שההורים שילמו ושולח אותם להתקשקש משפטית מול חברות תיירות. פה יש בריחה מאחריות של משרד ממשלתי כלפי מאות ואלפי הורים ששילמו ממיטב כספם, חלקם מכסף שלא היה להם.

ויפה שעה אחת קודם, לשר החינוך הנכנס לקבל החלטה שקודם כול הכסף חוזר,

כפי שמשפים ענפים אחרים, לשפות את מי שצריך לשפות, אם בכלל. כמו כן, אני אישית פניתי בכתב, ואני פונה גם מעל במה זו, ובזה אני מסיים, למבקר המדינה להיכנס ולבדוק את כל הסוגיה הזאת של המכרוז של כל המסעות לפולין, ואולי,

כפי שעשינו בביטוח תאונות אישיות, לתקן את החוק ולאפשר למרכז השלטון המקומי להוציא מכרז אחד כלל-ארצי ולהוזיל זאת בעשרות אחוזים, כפי שעשינו בביטוח תאונות אישיות.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, איננו. חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, קודם כול מזל טוב והצלחה בתפקיד. תודה רבה. ראיתי היום בבוקר סרטון מזעזע של תנועת חד"ש,

חבר הכנסת קושניר, כשאתה אומר "כבוד השר" ויושב שר התיירות ואתה מאחל לו הצלחה בתפקיד, אני אוטומטית אומר תודה רבה. לוקח לי עוד זמן להבין, 30 יום,

יש פה הרבה מאוד, אני מצטרף לאיחולים. שינויים בזמן האחרון. אז אני ראיתי היום בבוקר סרטון מזעזע של אגודת הסטודנטים של תנועת חד"ש שבעצם מכפישה את חיילי צה"ל ומתרעמת על כך שחיילי צה"ל מסתובבים על מדים בתוך האוניברסיטה העברית. אתה יודע, זה נגע בי אישית משתי סיבות, או יותר נכון משלוש סיבות: אני בוגר האוניברסיטה העברית, ויצא לי הרבה פעמים, כקצין מילואים, לבוא לאוניברסיטה ללימודים ולהסתובב על מדים, ואני לא תיארתי לעצמי שאחרי 53 שנה, אחרי איחוד ירושלים, יש מישהו במדינה שלנו שיכול לבוא ולהעלות על הדעת להתנגד לכך שחיילי צה"ל יסתובבו באוניברסיטה על מדים. אז לכל אלה שעדיין חושבים שהם לא חיים במדינה יהודית וציונית אני רוצה להגיד להם דבר מאוד פשוט: חיילי צה"ל, אלה שמגינים עלינו ואלה שמחרפים את נפשם לטובת המדינה הזאת, יסתובבו על מדים בכל מקום שהם רוצים, וכולנו חייבים לתת להם כבוד וחייבים להעריך אותם על כך שהם נותנים מעצמם לטובת המדינה הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. שלא יאמר שאני, יותר, ממך. זה הכול תלוי בנסיבות, אתה יודע. חבל שהוא יוצר לי סטריאוטיפים שגורמים אחרי זה לזה. אני חושב, אל תתייחס לזה. חבר הכנסת אבוטבול, אם אני אתן לך דקה על כל שנה שעבדנו יחד בבית שמש, יהיה לך מספיק זמן להרבה הרבה.

כמה מצוות של חוזים עשית למען כולם כעורך דין צעיר ונמרץ. ראשית, קודם כול, באמת ברכות לשר על תפקידו החדש. בעזרת השם, מאחל לו הרבה הצלחה. ותפקיד היושב-ראש היקר, בעזרת השם, תמשיכו להצליח לעשות דברים טובים. הדקה מתחילה מבחינתי עכשיו.

אין שום בעיה. הכול בסדר. כנסת נכבדה, יושב-ראש נכבד, קיבלתי פנייה נרגשת מעמותת חסדי יצחק בביתר עילית, של הרב חיים ויצהנדלר, שמטפלת במאות מקרים של סיעודיים בתוך העיר ביתר עילית ומחוצה לה. פניות רבות הגיעו אליהם דווקא בתקופה הזאת בעקבות המשבר הכלכלי של מגפת הקורונה. עיקר הבעיות והקשיים של אותם תושבים, של אותם פונים, זה בנושא תשלומי המים, תשלומי החשמל, טלפונים, דברים באמת חשובים ביותר. אני יודע שבאמת הרבה נגעו וסייעו, ושמחתי שגם אני טיפלתי מול השר הקודם של התקשורת בנושא הטלפונים הנייחים. אבל הנושאים שחייבים לנגוע בהם קצת יותר זה הנושא של תשלומי החשמל המופרזים שאנשים מתחילים לקבל עכשיו בעקבות זה שהם ישבו בבתים עם הילדים שעות רבות, ימים רבים. החשבונות מתנפחים, וגם תשלומי המים, הרבה הוצאות בנושאים שוטפים של המים. אז מדובר פה במשפחות ברוכות ילדים, חלקן חד-הוריות. חייבים לעשות, בגלל שהפניות שלהן באמת בכאב ובדמעות. אני פונה לממשלה החדשה וגם לשרים החדשים-ישנים, לפחות בנושא המים לשר זאב אלקין, שממונה על התחום הזה, והחשמל זה בנושא האנרגיה, שמטפל בו ד"ר יובל שטייניץ, שהוא בעצם ממונה על הנושא הזה. אני מבקש, מכתבי גם בדרך אליכם,

היכנסו לכלכלת חירום, תעזרו לאותן משפחות: פריסה לתשלומים, הנחות לברוכות ילדים, ומה שחשוב,

תשלומים ללא ריבית. מה שחשוב לדעת זה שאין תקופה כזאת,

ועל זה כבר אמרו חז"ל: אם לא עכשיו, אימתי?

חבר הכנסת מרגי, אם אתה רוצה לאזן את הזמנים, אתה יכול, אתה יכול שוב. חבר הכנסת עוזי דיין, איננו. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להתייחס בדבריי למצוקת בעלי אולמות החתונות והאירועים. היום בבוקר ביקרתי אותם בהפגנה, בעצם בשביתת רעב, מול משרד ראש הממשלה. היום גם קיבלנו נייר עמדה או נייר נתונים ממרכז המחקר של הכנסת שמצביע ומראה שהמחזור השנתי של אולמות החתונות הוא כמעט 5.5 מיליארד שקל. מתוך זה, האולמות או ענף האולמות בכלכלה הערבית מגיע ל-1.4 או 1.5 מיליארד שקל. ענף זה מרכזי ומעסיק כ-100,000 מועסקים בכל הארץ וכ-25,000 מועסקים בכלכלה הערבית. ענף זה עתידו עדיין לוט בערפל. הוא לא יודע איך להתנהג, לא יודע מה לעשות, כי אין חתונות. זה לא שמחר פותחים אז מתחילים ממש את החתונות. זה מצריך הכנה, הן של העסק והן של משפחות החתונות לפנות לאנשים, להתכונן. צריך לפחות חודש עד שענף זה יתחיל או יחזור לשגרה, לתפעל אותו בצורה נורמלית. לכן אני פונה לשר הבריאות ומבקש להכריז מהיום על תוכנית חזרה לשגרה בענף אולמות החתונות, כי הם צריכים לפחות חודש כדי להתכונן לחזור לשגרה,

תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, לדבריו של קודמי, אז אולי זאת ההזדמנות להגיד מילה טובה לשר הבריאות. אתמול דיברתי על זה גם פה במליאה, בנושא אולמות האירועים ששובתים רעב בחוץ. לא רק הם, יש את כל מערך המלונות ומערך ההסעדה. סוף-סוף אחרי תקופה ארוכה יוצאות הנחיות ברורות ממשרד הבריאות, מדויקות, יש איזשהו צפי. אני אומר: אפשר לומר שרואים את ההבדל לגבי שר הבריאות.

בהקשר הזה אני רוצה לנצל את העובדה שיושבים פה גם שר התיירות וגם שר התיירות לשעבר. אני חושב שאולי האתגר הכי גדול הוא החזרת המלונות לפעילות. צריך להבין,

הייתה לי היום שיחה מאוד מאוד מטרידה מול אגף התקציבים באוצר, שאין הלימה בין המציאות בשטח לבין מה שרואים במשרד האוצר. אנחנו מדברים על קבוצה גדולה מאוד של מלונות קטנים שאולי פחות מדברים עליהם ורואים אותם, אבל מרבית החדרים במדינת ישראל הם חדרים של מלונות קטנים. במתווה כפי שכרגע נותנים להם אני לא יודע איך הם חוזרים לשגרה בלי גמישות בהעסקת כוח האדם. הרי בסוף אם מחזירים ב-27 במאי יהיה להם סוף השבוע של שבועות, ויכול להיות ששם תהיה תיירות פנים, וזה בסדר. הם ירצו לגייס את כוח האדם שלהם, ולא יהיה להם מה לעשות איתם מייד אחר כך.

לייצר את אותו חל"ת גמיש או מענק למי שמעסיק את העובדים שלו לאורך זמן. ייקח זמן לענף הזה לחזור לפעילות. זה קריטי לאפשר להם את אותו חל"ת גמיש. דרשנו את זה בוועדת הכספים,

בכל החודשיים האחרונים, ובמשרד האוצר יש התנגדות קולוסלית. בכל העולם ככה נהגו. אדוני השר, חשוב להכיר, בעולם המערבי נתנו הלוואות שהופכות למענק אם הן משמשות לשכר עובדים, ואז זה מאפשר לעסק להעסיק את העובד כשהוא יודע שהמדינה נושאת איתו בנטל, ואם העובד יעבוד 20% בתקופה הקרובה, 30%, עדיין יהיה לו מקום עבודה שיישמר לו להמשך.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש, כבוד שר התיירות אסף זמיר, שיהיה בשעה טובה. אני רוצה להמשיך בדבריו של קודמי עודד פורר ולהזכיר לגבי האולמות ובאמת, יישר כוח לשר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין,

גם צריך להגיד שהם זועקים שאין להם מה לשלם במזומן. אני קורא עכשיו ששר האוצר ימשיך את המלאכה ולא יתמהמהו, יפצו אותם על מנת שיוכלו להמשיך. במקרה שאנחנו עוסקים בחזרה לשגרה, אז בתי הכנסת אמורים לחזור לשגרה. לצערנו, אומרים שהם יחזרו עוד קצת זמן,

עוד ארבעה ימים. אני לא מבין מדוע בתי הכנסת לא יכולים לחזור. אם חופי הים מחר חוזרים ויושבים שם אחד ליד השני, אם מתחילים לחזור כולם ללימודים ומחזירים את כולם לעבודה, אין שום סיבה שבתי הכנסת לא יחזרו. זה מקום התפילה שלנו. גם אם אומרים לי שזה בגלל הרמדאן, תאמינו לי שהציבור הערבי מספיק אחראי, והם רוצים לשמור על עצמם, וכמו שאנחנו בפסח שמרנו על עצמנו הם יודעים ברמדאן לתת את ההוראות ולשמור על עצמם. לא צריך להצמיד את זה לזה, אלא באמת לגלות פה אחריות ולהגיד, עם כל מה שצריך שיהיה אחרי קורונה, הכול טוב ונכון, אבל לתת לבתי הכנסת לפתוח. בנוסף, כל עניין החזרה ללימודים, לא יכול להיות שיהיו "ערים אדומות" ששם לא חוזרים. אנחנו כבר אחרי זה. המחקר אומר שמי שחלה בקורונה אז הסיכוי שלו לחלות שוב בקורונה הוא פחות. אז, אנא, לחזור לשגרה ולהחזיר את כולם ללא אפליה.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כמו שאמר חבר הכנסת הרב אזולאי, אז אני לא אחזור על דבריו. אני רוצה יותר לדבר על הכאב של חודשים שבתי הכנסת היו סגורים. זה לא דבר פשוט של אי-נוחות. לכולנו לא היה נוח, וזה קשה מאוד, לקשישים, לזקנים, לצעירים. עברנו מחלה קשה מאוד, ובכל זאת נפטרו יותר מ-270, וכל אחד ואחד הוא צער גדול מאוד למשפחה. לא נשווה את עצמנו לעולם, כי הצער הוא צער. אבל כתוב בתורה: כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. בא האיש אל הכהן ואומר: "כנגע נראה לי בבית".

אומר הרב הקדוש בעל ספר אש קודש, קלונימוס קלמן מפיאסצנה, שהיה בוורשה בזמן השואה, והוא כותב שם שגם כשהקדוש ברוך הוא מלקה אותנו הכול יהיה לטובה, בסופו של דבר. וכתוב שכשבלעם הרשע בירך את עם ישראל בכל הברכות, אז בהמשך השנים, בעוונותינו, כולן נהפכו לקללה חוץ מ"מה טּבוּ אֹהליך יעקב משכנותיך ישראל", שזה תמיד נשאר בית הכנסת, בית המדרש שתינוקות של בית רבן לומדים תורה, זה נשאר לנצח, זה לא עזר לבלעם. הוא כותב שם,

שנסגרו בתי הכנסת ואין תלמוד תורה ואין ישיבה: הייתכן שגם זה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה? אז הוא מביא, ובזה אני מסיים, שחורבן בית המקדש היה הדבר הכי נורא. כתוב שם: שפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא על עם ישראל, כילה ה' חמתו בעצים ובאבנים בבית המקדש. כך הוא אומר, שסגירת בתי הכנסת ותלמודי התורה כרגע "כנגע נראה לי", זה נורא קשה, אבל יבוא יום ונראה שהכול לטובה. לכן התגברנו והתחזקנו במשך חודשיים כשראינו את בתי הכנסיות ריקים. היה כאב גדול מאוד לכל אחד, ובכל זאת אמרנו שיבוא רגע ונוכל לחזור לבית המדרש,

"שמחתי באֹמְרים לי בית ה' נלך". אנחנו זכינו, שהשם יעזור הלאה שהיא לא תחזור, המגפה הזאת, ובל"ג בעומר המגפה הזאת התחילה לרדת דרסטית, אז צריך ברגע הראשון כבר לפתוח את בתי הכנסת, לפי הוראות משרד הבריאות. לכן זה כואב מאוד שגם עכשיו לא נותנים ללכת לבתי הכנסת. אני מבקש שכבר היום שר הבריאות החדש, קודמך בתפקיד, היושב-ראש יולי אדלשטיין, ייתן הוראה לפתוח כבר היום את בתי הכנסת, על פי הוראות משרד הבריאות.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

יריב לוין, אתה באמת יריב, אבל אתה גם יושב-ראש. אני רוצה לדבר על שכונת עיסאוויה. מה שמשטרת ירושלים עושה עם עיסאוויה זה דבר לא אנושי, ובמיוחד להעלות את החנק והאגרסיביות בתקופת חודש הרמדאן. כידוע לכם, מאז 67' הפקיעו יותר מ-90% מהאדמות של עיסאוויה. אין תכנון, אין תוכניות מתאר. חונקים את עיסאוויה. וראיתם את התמונות של אגרסיביות, תוקפנות, אלימות של שוטרים כלפי ילדי בית ספר, לעיתים כלפי מתפללים. התפללנו שם בתפילות יום שישי פעם אחר פעם אחר פעם,

הייתה תוקפנות של המשטרה.

אם מישהו חשב שעיסאוויה והתושבים שלה יוותרו וייכנעו, אז הוא לא מכיר. (אומר בערבית: מי שחושב שתושבי עיסאוויה יוותרו לא מכיר אותם, משום שיש להם כבוד, גאווה ושייכות.) לכן אני אומר שצריך להפסיק את היד הקשה, הבוטה והברוטלית נגד תושבי עיסאוויה, מה עוד שאנחנו מתקרבים לחג. לפי ההתנהגות של המשטרה, יכול להיות שהם דווקא יחמירו בתקופת החג, כפי שהחמירו בתקופת הקורונה ובחודש הרמדאן, אבל נמשיך לעמוד לצד תושבי עיסאוויה. תודה רבה. יש עוד מישהו באולם שרוצה לדבר? שמע, אני אומר לך: בכבוד. אם רוצה יכול. אתמול לא הייתי. היושב-ראש נותן עוד דקה, בבקשה, חבר הכנסת אייכלר.

על פרשת השבוע כבר דיברנו. אדוני היושב-ראש, דיבר אתמול חבר הכנסת ינון אזולאי על הכאב הגדול שהציתו בתי דין רבניים במועצות דתיות בכל מיני מקומות, ושתיקת הכבשים הטוטלית שלא שומעים ולא רואים, רוב אזרחי הארץ לא שמעו מזה. ואפילו כשהוא דיבר, אמרתי לעצמי: מעניין,

שמתי לב. מה היה קורה אם מישהו, איזה מטורף, היה מצית איזה בית משפט? הרי כל הארץ הייתה מזדעזעת. כל המהדורות וכל הפרשנים, כולם היו מאשימים קודם כול את ראש הממשלה,

כולם על זה, דבר נורא. וכתוב באמת: "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו", "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" הינה, עודד,

ופה בתי דין רבניים, שהם בתי משפט מבחינת המדינה, פשוט שקט. השקט הוא רפש, אמר, אני זוכר שמנחם בגין אמר את זה,

מישהו ציטט את זה.

חייבים לעורר דעת קהל לדעת שמי שמאפשר הצתת בתי דין רבניים יגרום לכך שיוצתו גם בתי משפט, ואז יזעקו גוואלד. אז תתחילו עכשיו, כנגד כל מי שהולך באלימות נגד כל דבר, כל אלימות, בפרט אלימות נגד בתי דין רבניים, שתהיה אותה זעקה כאילו היה עושה את זה לבית המשפט.

שקט הוא רפש. הפקר דם ונפש.

חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ו באייר התש"ף, 20 במאי 2020, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.